אוכלוסייה ייעודית בחברת נמל אשדוד, דיון רביעי בנושא. בדיון האחרון לא הייתה התקדמות עם משרד העבודה האוצר, אני יודע שבינתיים שרת התחבורה עשתה ישיבה עם הנמל וביקשה מכם לפתור את הבעיה. עכשיו אני מבין שהבעיה היא בעיקר אצלכם, שאתם לא מוכנים לעשות איזשהו הסדר עם הועד הבנתי. ממש אבל ממש לא. זה מה שאמרו לי.

כל אחד מנסה לכדרר את העניין ואין לי שום בעיה לבוא ולהציג את התמונה האמיתית. חברת נמל אשדוד נמצאת בתהליכי התייעלות כחלק מהכניסה לתחרות וכחלק מזה עושים הסכמי התייעלות יחד עם ועדי העובדים. חלק מהסכמי ההתייעלות, כשאני אומר הסכמי התייעלות זה מהסדרות ועם הוועדים. הקליטה, הרשת הביטחון שניתנה, היא ניתנה אכן לכל העובדים שנקלטו עד יוני 2017, והכוונה שלנו והמטרה של נמל אשדוד זה כן לאפשר קליטה של אוכלוסייה מגוונת והלוואי וגם נשאיר את כל אלה שקלטנו אחרי, בהנחה שנעשה הסכמים נכונים. לבוא לגלגל את הבעיה לפתחה של חברת נמל אשדוד, מי שאומר את זה הוא גם טועה וגם מטעה. אנחנו אמרנו לוועדים שאין שום בעיה או בתנאי אחד, שהם יעודדו לפרישה מוקדמת. ככל שיצאו יותר לפרישה מוקדמת, ככה נוכל להשאיר יותר עובדים, כי יש לנו בתוכנית התייעלות התכנסות במספר עובדים. כמה עובדים צריכים? העובדים סך הכול מהנמל, הפוטנציאל, בוא אני אתחיל ככה, הוא כ-250 איש להתייעלות שעומדים בקריטריונים. אנחנו אמרנו המינימום הנמלי הוא כ-100 עובדים, 98 זה המספר המדויק, ובסקטור של תפעול ציוד מכני, אמרנו המינימום זה 48, על מנת שהנמל יוכל לאפשר את עצמו ולהיכנס לתחרות בצורה כזאת שהוא לא יפשוט את הרגל. רמת השכר בנמל אשדוד היא אחוז מאוד מאוד גבוה שהוא בסדרי גודל על כל חברה נורמלית, ואחד מהטיפולים המשמעותיים שאנחנו עושים יחד עם האוצר ויחד עם הראשות התחרות, זה איך אנחנו מורידים בעצם ומתאימים את עצמנו לאתגר העתידי. לכן יש שתי דרכים, כבוד היושב ראש, האחת זה קודם כל לעודד פרישה מוקדמת, וזה חונה אצל הוועדים והוועדים צריכים לבוא. אין בעיה שנעזור להם בלעודד את העובדים שהם ברי פרישה לפרוש. החלק השני, שאמרנו גם להסתדרות, אני אמרתי ניידות. מה זה אומר? יש לי מקומות לא בתפעול ציוד מכני, כי כל החבר'ה שאנחנו מדברים עליהם, הם יושבים בקו המים בתפעול ציוד מכני, לאפשר לנייד. למשל עובד כזה שיילך למינהל, שיעבוד בתוך חברת הנמל, כעובד נמל במינהל. כלומר הוא מאבד את הבונוסים האלה? השכר הוא אחר,

אבל אז אני מאפשר לו קודם כל רשת תעסוקתית של חברת נמל אשדוד, שזו חברה יציבה וטובה. הניידות הזאת,

לא מתחברים, אבל אם הם יאפשרו את הניידות הזאת, למשל יש לי אנשים טכניים שיכולים להישאר, אנחנו יכולים לנייד אותם לבתי מלאכה, לתחזק את כל הציוד. רק דרך הפעולות האלה נוכל בעצם גם להשאיר את האוכלוסייה המגוונת וגם לשמור על הנמל, כי זה עניין כלכלי גרידא.

אז אני רוצה רק להבין את הבעיה.

לפי מה שאני מבין, אתם צריכים להוציא לפנסיה או לשחרר מהתחום הזה שאתה עובד בו 48 איש. אז איך אתה רוצה מבחינת הסכמי עבודה להכניס 26 ולהוציא 28? זאת אומרת, גם אתם צריכים פה ללכת לקראת ההנהלה, כדי לפתור את הבעיה הזאת. אתה הבנת למה אני מתכוון? קודם כל בוקר טוב. קודם כל כשהם נקלטו אף אחד לא התנה בתחילת הדרך, שזה כנגד זה שהם יפרשו. העובדים האלה עברו אפליה די גדולה, בישראל ההשתלבות שלהם הייתה מאוד מאוד קשה, גם בנמל. עכשיו אני שומע דברים חדשים, ניוד של עובדים. בסופו של דבר עובד נקלט מתוך מכרז

אני לא יודע לומר לך בוודאות אם העובד ירצה להיות מנויד למקום מסוים, שיהיה בו שכר יותר נמוך או לא, זה דבר חדש שאני שומע אותו עכשיו. איך הוא יעבור את ההכשרה? מה אם חסר כלכלן בנמל אז הוא יילך להיות כלכלן? הוא יילך להיות עכשיו פקיד? העובד הזה נקלט לעבוד עבודה פיזית, בידיים, באוניות, בתנאים קשים, בעלי שכר מסוים. עכשיו מדברים איתי על ניוד. אם העובדים ירצו, ויש כאלה בעלי כישורים שרוצים להתנייד, אני אשמח, אבל מעבר לבוא ולומר, עכשיו צריכים לנייד אותם, פה חייבים להפריש עובדים. אני קודם כל אשמח יחד עם המנכ"ל, יחד עם חברת נמל אשדוד, שכל עובד שירצה לפרוש, זה מן הסתם הוא עושה את זה כי טוב לו, מתאים לו, מתאים לנמל ומתאים לעובדים, אבל אני לא מוכן לשמוע שמתנים את הכניסה שלהם בפרישת עובדים. העובדים האלה בסוף, עובדים בנמל, עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, הזכויות שלהם מגיעות להם. אני לא רואה שום צורך או איזה סוג של משהו לבוא בסוף ולומר לעובדים האלה, שאתם תיקלטו רק אם, אתם תיכנסו למתכונת של הביטחון רק אם.

זה לא עובד ככה, עם כל הכבוד, העובדים האלה צריכים להיות בשנה הבאה קבועים והם צריכים להיות במעמד כל העובדים שנמצאים כרגע במסגרת הנמל. נכון, יש הסכמים, יושבים על ההסכמים על ההסתדרות, זה נכון וצריך למצוא להם פתרון. אבל צריך גם לחדד ולומר, המחזור הזה שנכנס, הוא נכנס מתוך חוק שרצה לעשות שוויון לאותה קבוצת עובדים, שעד היום לא נקלטה לנמל אשדוד. האם אנחנו יכולים עכשיו ברגע הזה, ברגע שמגיעים אליו עוד הפעם להפלות אותם? לא, אני לא שם, עם כל הכבוד לכולם, אני לא נמצא בסיטואציה הזאת. טוב, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אני מקבל את העניין, שאתם צריכים ללכת לקראת ההנהלה. לא בצורה שהם מדברים, אוקיי?

אם יש 48 אנשים שהתחייבתם ביחידת התפעול, אם אני מוריד 26 זה 22 עובדים. אבל אף אחד לא התחייב ל-48 עובדים, זו פרישה מרצון, יש פה טעות. פרישה מרצון, ודאי. פרישה מרצון לא מותנית בהתחייבות מסוימת. לא, לא, עזוב. אנחנו מכירים את הסכמי העבודה.

אני גם הייתי בעירייה וכל פעם היו מסכמים ודואגים לפרישה מרצון, וכל הדברים האלה. זה לא ממש פרישה, זו פרישת פנסיה תקציבית, נכון. זה הרבה יותר קל. עוד עשר שנים, אחרי שהפנסיה התקציבית תלך הביתה, כבר לא תהיה פרישה ולא יהיה בטיח, וכל הסכמי העבודה, זרוק אותם לפח. שאף אחד לא ייצא בגיל 55 ויחכה עד גיל 67,

אני מציע כדי לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד, אני מבין שהבעיה היא בעיקר בהסכם של הוועד. אם אתם תגיעו להסכמה אז גם האוצר יסכים, ככה נראה לי. בואו תסכימו על משהו באמצע. קלוט את כל ה-26 עכשיו. במקום 48 שיש מחויבות לפרישה מרצון, צמצם את זה ל-34, וכמובן שאותו שינוי ייעשה גם במכלול של העובדים בכל הנמל, ואז נוכל לקלוט אותם הרי. אז תרומה קטנה שלכם, תרומה קטנה שלהם, והם יוכלו להיכנס. זה נכון מה שאתה אומר, שהם נקלטו, אבל הם נקלטו בתאריך הלא נכון,

בינתיים הם עובדים, אף אחד לא פיטר אותם. הם עובדים טובים. אתה מבין למה אני מתכוון, המנכ"ל? זאת אומרת, בואו נצמצם את המספר, נקלוט אותם, נכניס אותם להסכם, נצמצם את המספר. הם יכתבו שהם יעשו השתדלות שזה גם יגיע למספר יותר גדול ונסיים את העניין הזה, ואז נוכל להשאיר אותם. זה גם מה שנקרא לעשות, לא מצווה, אבל זה לא פייר שדווקא אותם אנחנו לא נכניס למעגל הזה. אני רוצה להיות הכי ברור, אנחנו רוצים להשאיר את העובדים האלה,

אבל אתם רוצים לעשות איזשהו הסכם עם הוועד.

אבל אי אפשר שהוועד יבוא ולא ייקח חלק בנשיאת האחראיות. הנה הוא לוקח את אחראיות. יפה, לכן אנחנו צריכים את ההסתדרות, אנחנו בימים אלה כותבים את ההסכמים. הם צריכים להיות בתוך ההסכמים של האוצר אתנו ביחד, וצריך לבוא ולהבין שיש פה איזשהו טריידאוף. אין בעיה, הנה, עשינו באמצע. סליחה שאני קוטע, אני לא מבין בדיוק מה זה באמצע. עוד פעם אני חוזר, זה 48 לשחרר לפנסיה, אז אוקיי זה רק התחייבות, אבל כדי לעשות את העסק שלכם יותר רווחי מול הנמל החדש, אני אומר במקום 48, אתם תתחייבו ל-34, וכל ה-26 האלה ייכנסו לתוך המעגל של ההסכם. אני לא יכול להתחייב למספר כזה 48, כי כל הדיבור - - - לא יודע, הוא אומר שזו ההתחייבות. והיה וזו ההתחייבות, אז כן. תשמע אז בגלל זה אני בא לעשות תיקון. אף אחד לא התחייב לאף אחד בנושא הפרישה, כפי שאמר המנכ"ל - - - בנוסח שאתם עושים בלי קשר, אם המספר זה 48,

תסכימו ל-34, הם יקלטו, יספגו משהו, אתם תספגו משהו, והם ייכנסו. בהסכם הכולל של הוועד, של כל הוועדים בנמל מול הנמל, בהסכם הכולל ייכנס המספר כולו, 26. אצלכם ייכנסו רק המספר הזה של פחות 14, קודם 26, 14 פחות.

בהסכם הכולל עם הנמל התחייבות של הנמל מול האוצר והיועד הזה, זה עוד 26 שייצאו לפנסיה. אתה צריך לרצות שכולם ייכנסו ויעבדו, נכון? זה הרצון שלך. אתה עושה את זה גם כוועד שרוצה לעזור לעובדים האלה,

אז הם יילכו לקראת בנושא, אצלך באגף שלך, אבל הוועד שכולו מול הנמל ומול האוצר, התחייבות תהיה להוסיף עוד 26 איש. זה נראה לך? אני יודע שיש פה - - - רגע. תן לי לנהל משא ומתן עכשיו בשבילך. נקודת העבודה להשאיר את העובדים האלה. עכשיו אתה שמת משהו, אני צריך לשבת עם האוצר, לשבת עם האנשים. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה. אין בעיה, הם עוד יצטרכו לשבת עם האוצר, ההסתדרות, הוועד וכולם יחד. אני מציע את ההצעה שהיא לדעתי הגיונית. גם הם ייכנסו, גם המחויבות, הרי אתה לא יכול לדרוש מהם, שבמקום 48 בגלל 26 איכשהו הם יצטרכו להפריש

זה לא בר ביצוע, אתה יודע את זה. לא יודע כמה עובדים יש לו ביחידה שלו, אבל זה לא בר ביצוע.

שלא ניתנת לביצוע, אבל בכלל העובדים, היא כן ניתנת לביצוע.

אם אתה רואה עכשיו, לא יודע כמה עובדים יש בנמל, 4,000 נגיד?

- - - אז ל-1,000 אתה יכול להוסיף 26, אבל לא אצלו ביחידה, אם אתה מוסיף לו 26, גמרת אותו.

אני רוצה רק לומר משהו, לא בנושא הפרישה. קודם כל שוב פעם, אני מבין שזו ועדת קליטה שמדברת על בעלי המגזר האתיופי, אבל יש עוד חמישה עובדים שצריך לפנות גם,

כל פעם אני צריך להוסיף את המספר הזה 31. אני רק רוצה, כשאנחנו דיברנו על פרישה, דיברנו ביחס לכלל נמלי. רגע, בוטבול תקשיב רגע, עצור. תן לו קודם כל לענות, אחר כך אתה תענה.

אני לא מחייב אותך עכשיו, גם אם אתה תגיד לי עכשיו - - - הכיוון נראה לי בסדר. אם הכיוון נראה לך אז תמשיך הלאה. אמרת לי פה בוועדה, רימית אותי, אני לא אומר את זה.

כן, גם שרת התחבורה בפגישה שהייתה לנו אמרה - - - אני לא יכולתי לבוא אליה, אבל בסדר, אני יודע שהיא אמרה לכם - - - היא אמרה חד משמעית לתת לזה פתרון ואנחנו ניתן לזה פתרון, שוב לצד זה שניתן פתרון גם יש לנו אחריות לשמור על הנמל הזה, כי בסוף זו חברה שצריך להשיג איזושהי הכנסה.

צריך לדעת טוב מאוד שאם הנמל החדש יגמור לכם את הצורה מה שנקרא, אז יצטרכו לשבת עם כולם ולהוסיף אפילו עובדים שיצאו בהתייעלות, הרי זה לא יילך אחרת. אבל התוצאות הכלכליות יגידו, זה גם לא משנה מה תעשו הסכם. בסופו של דבר, אם אתם תפסידו 300 מיליון שקל והם ירוויחו מיליארד שקל, אז אתם תשבו עוד הפעם כדי לראות מה עושים. זה ברור, אני לא מדבר על זה. אני מדבר בהנחה, בטח ישבתם על התחשיבים הכלכליים וזהו זה. אני אומר בתחשיבים האלה, ה-26 האלה יתווספו למספר שאתם מסכמים מול כל הנמל. אבל מול היחידה שלהם, שזו יחידה התפעול ההתחייבות תהיה על 34. נראה לי סביר. כן, עכשיו, אדוני בוטבול, אחרי שעשית עבודה ונלחמת בשביל העולים, הנה הוא מסכים לזה. עכשיו הוא יצטרך לשבת עם האוצר. זו לא תשובה שהאוצר ייתן לי עכשיו. אני מבקש שאתה גם תסכים על זה. אתה, במסגרת הטיפול, עזוב אותי עכשיו מכלל הוועד. אתה לא מיצג את כל הוועד, נכון?

עזוב, מבחינת התפעול גם אתה תסכים, ועכשיו שניכם תצאו למלחמה. ביחד הפעם, לא בנפרד. זה כל מה שאנחנו רוצים. אני שוב פעם חוזר, לא מדובר ב-26, מדובר על 31 עובדים. אני מבין, שוב פעם, את הוועדה הזאת. על זה תשב עם המנכ"ל. אני לא יכול עכשיו לדאוג לכל העובדים במדינה. אני דואג לעולים. בסדר, אז אתה תשב איתו, אולי תעשו את אותו סיכום גם לגבי החמישה האלה, אבל אני מדבר כרגע

אני מאמין שגם לגבי עובדים אחרים ימצא איזה פתרון. אני מציע שתסכים לזה ותצאו ביחד למלחמה מול ועד העובדים, להגדלת המספר הכולל ומול האוצר ואני מאמין שההסתדרות תסכים להסכם הזה, לא מאמין שההסתדרות לא תסכים. אם צריך לדבר עם יושב ראש ההסתדרות, אני גם אדבר אתו, אין בעיה. בסדר, בוטבול? רגע, אני חושב. אני חושב איפה הבעיות שלי. אין בעיה. תגיד אתה כן, הבעיות יכולות להיות עם הוועד הכולל,

כי אתה את ההישג שלך משיג פה. מה יהיה בוועד הכולל?

עכשיו אתה עשית את המלחמה גם של העולים החדשים וגם של המסגרת שלך, של התפעול.

יש מלחמה כוללת עם כולם, אז תהיה מלחמה כוללת, נקווה שהיא תצלח. אתה רוצה דקה להרים טלפון למישהו? צריך להתקדם. אני מבין שאתה רוצה להתקדם. יש לי סוג של בעיה עם זה. אני לא יכול עוד פעם להפלות את העובדים האלה, ביחס של אחד כנגד אחד. לא אמרתי כזה דבר. יש לי בעיה עם זה. אתה אומר שיצאו 34, ואנחנו כביכול נקלוט 26 או 31, עזוב כרגע הוויכוח.

לא הבנת, לפי ההתחייבות שיש בהסכמים נכון לעכשיו, צריכים לצאת לפנסיה 48. אני אומר שייצאו 34 ותקלוט את ה-26. יחידת התפעול שלך לא נפגעת, כי אתה מקבל עוד 26 עובדים, שהיום עובדים בתוך המסגרת, אז אתה לא נפגע. ההפך, בהיפוכו של דבר, אין לך אותם היום. היום בהסכמים אין את ה-26 האלה, אז אתה לא מפסיד כלום. אבל בוועד אתה צריך לצאת למלחמה יחד אתו מול הוועד. לא מלחמה, לשכנע את הוועד הכולל שהם יצטרכו להוסיף 26 איש.

אני חושב שאין בעיה עם הוועד הכולל. נו, אז הנה, אין בעיה, מצוין. אתה רוצה דקה לחשוב?

רוצה לטלפון למישהו? חבר טלפוני. אוקיי, אז בואו נעשה הפסקה של שתי דקות. (הישיבה נפסקה בשעה

בוקר טוב, כבוד היושב ראש, תרשה לי בפתח הדברים לציין, שבית הדין הארצי החליט שההסתדרות הכללית היא הגוף היציג בנמל,

אני כבר שמעתי בפעם שעברה

זה לא קובי ליאני, זה היה בוזגלו.

אז היום זה קובי ליאני ומחר זה יהיה מישהו אחר.

אם זה פתוח ל-1,350 עובדי הנמל זה בסדר, ואני לא חושב שזו מטרת הוועדה וזה המקום שלהם גם להגיב בה. יתרה מכך ההסתדרות הכללית, מיום קליטת העובדים האלה, אבי אדרי, יושב ראש ההסתדרות, במכתב למנכ"ל הנמל דאז

שיבוא היום שנצטרך למצוא את הפתרון לעובדים האלה. מבחינת ההסתדרות, כל 31 העובדים צריכים להישאר כעובדי הנמל. אני שמח לשמוע מהמנכ"ל את הפתרון, כפי שהוא העלה בפניכם.

יושב ראש האיגוד יושב מולו, מקיים אתו משא ומתן. כפי שציינתי בפעם הקודמת, זה לא יורד מסדר היום של יו"ר האיגוד, אבי אדרי. אתם רואים את גדי בוטבול כיו"ר הוועד הרלוונטי,

ההסתדרות כהסתדרות מבחינתנו הם צריכים להישאר כעובדי הנמל כמו שאר עובדי הנמל. כיחידה תפעולית, מה שהעלה המנכ"ל, היחידה התפעולית מונה מעל 700 עובדים ואני מניח שיפרשו מספיק עובדים, כדי שעובדים אלה, כפי שהמנכ"ל רוצה לעשות את המשוואה או זה מה שיסוכם על המשוואה בין הכניסה והיציאה. אנחנו מבחינתנו, בין ה-700 ל1,300 עובדי שאר הנמל, אז אנחנו רואים פרישה מול קליטה או קליטה מול פרישה, של כל עובדי הנמל ולאו דווקא של היחידה התפעולית, למרות שהסברה היא שיפרשו מספיק על מנת שהם יקלטו. אנחנו בכל מקרה נמשיך להילחם כדי שהעובדים האלה יישארו בבית החם שנקרא נמל אשדוד. טוב, האמת שעכשיו אתה דיברת כמו דיפלומט. זה שאתה נלחם ברור לי. התרומה שלכם, של ההסתדרות, תהיה בכך שהיא תקבל את ההצעה שלנו ותנהל משא ומתן עם ההנהלה. איך מיישבים את העניין הזה על מנת שכל ה-26 ייכנסו?

צריכים לתרום, ועם כל הכבוד, האלה שפורשים לא פורשים לעוני, הם מקבלים חבילת פיצויים מצוינת, אז אין שום בעיה לעמוד בעניין הזה. אז מה שאני מבקש, אתה רואה שיש רצון של ההסתדרות. הוא לא יכול להיכנס כרגע ולהגיד, אני מסכים לפרטי פרטים להצעה,

אני מקבל את זה, אבל מכיוון שאתם אומרים שאתם מוכנים לדון בהצעה הזאת, ההסתדרות אמרה גם כן שהיא מוכנה לעשות הכול על מנת שעובדים אלה ייכנסו. לכן, תשבו על זה ותנסו לסיים את העניין הזה אחת ולתמיד. תומר שרבף מהאוצר מבקש לעלות. אוקיי ניתן לו. אז שמעת את הרצון, אני לא נכנס כרגע לגבי מי הארגון היציג, אני באמת שלא מתעסק בזה. רצה הבחור לדבר, נתתי לו לדבר, אני לא נכנס למי ומי ומה ומו. לא הייתה שום כוונה לפגוע בהסתדרות פה. אני מעלה רגע את האוצר. בוקר טוב, רק רציתי לחדד כמה דברים אבל לפני כן, לגבי הדברים של אלון וייס, לגבי הארגון היציג, אז מבחינתנו, כמובן שאנחנו מתנהלים מול ההסתדרות הכללית. מולם אנחנו מנהלים משא ומתן, מולם נעשית העבודה ובעניין הזה אין פה שאלה בכלל, וכמו שאמר אלון, הדרך לפתרון היא באמת במשא ומתן, ואנחנו פתוחים להצעות בעניין הזה, כולל הצעות בכיוון שעלו כאן.

זה נושא שיש פה עניין של קביעות ופרישה ועניינים כלכליים, שבהחלט אנחנו מוכנים לדבר עליהם ומוכנים לדון בהם. זה עניינים כלכליים שאנחנו יחד עם ההסתדרות ויחד עם גדי ויחד עם המנכ"ל נשמח,

אי דיוקים בתמחורים ובפרישה ובמספרים, אני חושב שאפשר לפתור את זה בסופו של דבר, אבל כן צריך באמת שצד העובדים וצד ההסתדרות ינהלו איתנו את המשא ומתן הזה וינסו להגיע לפתרונות, ויעשו את הצד שלהם. אנחנו מוכנים לבוא ולעשות את הצד שלנו. אז יפה מאוד. טוב, חבר'ה, אז עכשיו זה הכול תלוי בכם. אני הצעתי את הצעת הפשרה שלי. היא לא פוגעת במשא ומתן הכללי, היא לא פוגעת בנמל, היא לא פוגעת בהסכם הכללי עם האוצר והיא מאפשרת את ה-26. כל אחד שייתן דחיפה קטנה לכיוון

ביטן, אני רוצה להגיד כמה מילים ולהגיד רק ברכה. לא משהו להוסיף. אני בדיון הקודם לצערי לא הייתי פה כי הייתי במשלחת בחו"ל, אבל אני מאוד שמח על הפשרה שלך להצעה שאתה מציע. אני בהחלט מסכים איתה. כמובן נברך על המוגמר רק כשזה ייגמר, אבל הכיוון שאנחנו רואים פה הוא כיוון חיובי מאוד, ואני מאוד שמח לשמוע ולראות את זה. יחד עם זאת אני יודע שזה לא סמכותה של הוועדה, אני יודע שזו לא הסמכות של הוועדה ואני לא מדבר על זה, אני פונה להסתדרות ולנמל אשדוד, שהחמישה הנוספים שלא נכנסים להסכם שאנחנו מדברים עליו, תיקחו את זה לתשומת לבכם משום שלא מתקנים עוול בעוול. החמישה אנשים האלה, שיישארו בנמל יחד עם ה-26 חברים שנקלטו בשמחה ובצהלה. שהם יהיו גם חלק מהמתווה הזה אם כי יושב ראש הוועדה, והוועדה הזו עוסקת אך ורק בנושאים של עולים ואני ממש מודה לך על הוועדה המאומצת, על הרצון שלך ושל כולם בעניין הזה. ניפגש בוועדה לסיכום להגיד כל הכבוד. אני מציע, כי אנחנו בשיאן של שיחות, שזה לא יהיה בשבוע הבא. שייקח פרק זמן. תודה רבה לכולם, דיון ב-30 לנובמבר,

נעולה.

ננעלה בשעה 09:45.